אני מתכבד לפתוח עוד ישיבה של ועדת הכלכלה של הכנסת. היום 7 במרץ 2021, כ"ג באדר התשפ"א. הנושא הוא הצעת תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלות על הפעלת שדות תעופה וטיסות) (תיקון מס' 13), התשפ"א-2021. רננה מרת"א, תסבירי מה את רוצה בתקנות. באופן כללי אנחנו מחליפים את המשטר שחל עד עכשיו על מגבלות של טיסות נוסעים לישראל וממנה. אם אתם זוכרים, עד עכשיו הייתה מכסה של 2,000 נוסעים נכנסים ויוצאים ביום, כאשר בפועל היא הייתה מכסה של 600 איש בגלל הנושא של הפניית אנשים לבידוד במלונית. הממשלה ביטלה את חובת הבידוד במלונית, לכן הטיפול בכניסה של הישראלים לארץ קצת יותר פשוט בשדה התעופה. חשבתי שזה בגלל האזהרה שאמרתי לכם, שתבטלו את העררים בוועדת החריגים.

המסר שלך הועבר בצורה חד-משמעית. בקיצור, פה אנחנו רואים מכסה של 3,000 נוסעים נכנסים ביום והרחבת היעדים לטיסות הציבוריות באופן משמעותי יחסית, משני יעדים לשבעה יעדים שונים. התחלנו כבר לוח טיסות הרבה יותר אינטנסיבי כדי לאפשר בעיקר את החזרתם של הישראלים לישראל. זה במקביל לכל ההיערכות, שבוודאי עברה בוועדת החוקה, לגבי האכיפה האינטנסיבית למי שחייב בבידוד.

יש שלושה דברים: 1) ביטול חובת המלונית, 2) תיקון מקביל על תקנות הגבלות הכניסה והיציאה, 3) וכמובן קידום החקיקה בנושא צמיד אלקטרוני. את רוצה להוסיף משהו?

נתחיל לקרוא את התקנות. "בתוקף סמכותה לפי סעיפים 4, 12 ו-23 עד 25 לחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), התש"ף 2020 (להלן,

ובהתקיים דחיפות כאמור בסעיף 4(ד)(3) לחוק, מתקינה הממשלה תקנות אלה:" אני רואה שהשימוש בכלי הדחיפות הפך להיות כבר נוהג שגור, כלומר זה כבר לא חריג. אני רק מעיר. באמת ראו דחיפות גדולה לקדם את התקנות. בעצם הבעיה העיקרית שלנו היא עם אנשים שנתקעו מחוץ לישראל בלי יכולת לחזור, ואכן הממשלה לא מצליחה לסגור את זה. למרות הביקורת של איתי, אני מוכן לאמץ את כל הטיפול בתקנות המשנה של הממשלה, שגם אחרי הקורונה זה יהיה באותה יעילות כפי שזה בקורונה. הלוואי והייתם כאלה יעילים.

משרד המשפטים גם שומע? אלה עניינים סבוכים,

אלה לא עניינים פשוטים. אבל ההערה של איתי במקום ואנחנו חייבים לומר את זה. "תיקון תקנה 1 בתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלות על הפעלת שדות תעופה וטיסות), התש"ף-2020 (להלן "התקנות העיקריות"), בתקנה 1, אחרי הגדרת "תסמינים" יבוא: ""תעודת מחלים או מחוסן" כמשמעותה בצו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה), התש"ף-2020". זו הגדרה שנוספה לצורך תקנה 30. נדבר עליה עוד מעט. יש כבר הגדרה ל"צו בידוד בית". זו הערה טכנית. נכון. "החלפת תקנה 1א במקום תקנה 1א לתקנות העיקריות יבוא: "הגבלות על הפעלת כלי טיס נושא נוסעים 1א. לא יפעיל אדם כלי טיס הנושא נוסעים לישראל או ממנה, אלא אם כן כל הנוסעים בכלי הטיס רשאים לצאת מישראל או

נכון לאתמול בשעה 00:00 בלילה, מכוח תקנות הגבלת הכניסה והיציאה כבר

לפי אישור המנהל הכללי של משרד התרבות והספורט, היא טיסה ייעודית להעלאת עולים לפי אישור המנהל הכללי של משרד העלייה והקליטה,

טיסה ייעודית להגעת עובדים זרים חיוניים,

ההערה הראשונה היא לגבי 1א(א)

אנחנו מניחים שהדרישות המצטברות, כלומר גם שכל האנשים צריכים להיות מורשים

אני לא מכירה איך אפשר לקרוא את זה לא מצטבר. הדרישות בתקנת משנה (ב) הן לא מצטברות, ב-(א)

לעניין זה,

האזרחית במשרד התחבורה והבטיחות בדרכים." זה כלל שכבר היה.

רשאית להוסיף טיסה משדה תעופה שאינו מצוין בתקנת משנה (ד)(2)

אולי במציאות יהיה צורך כזה. אנחנו מקווים שכן. בהחלט, כן, צריך כמה שיותר גמישות כדי לאפשר שכמה שיותר אנשים יגיעו לפי המכסה.

השיקולים האלה מתייחסים ל"שיקולים תעופתיים ובריאותיים

זה השיקול המרכזי. זה יותר בתקנות הכניסה והיציאה. אנחנו בתעופה פחות מתעסקים בזה. פה יש גידור של כמות הנוסעים שיכולה לצאת כתוצאה

(ח) תקנה זו לא תחול בנסיבות כאמור בסעיף 76(ב) לחוק הטיס ועל טיסה לפינוי חירום רפואי. תיקון תקנה 19 בתקנה 19(ב) לתקנות העיקריות, בפסקה (2) במקום "למנהל" יבוא "לנציג משרד הבריאות" ובסופה יבוא ", בתוך שעתיים מקבלת הדרישה"." תקנה 19 מחייבת את חברת התעופה לקיים

"תיקון תקנה 30 4. בתקנה 30 לתקנות העיקריות,

נוסף על האמור בתקנת משנה (ב1), בתקופת תוקפן של תקנות הגבלת היציאה מישראל והכניסה אליה נוסע יוצא בטיסה בין-לאומית יציג

"(6ב)מפעיל אווירי שלא העביר לנציג משרד הבריאות, לפי דרישתו, לשם עריכת חקירה אפידמיולוגית, בתוך שעתיים מקבלת הדרישה, את רשימת הנוסעים

אני חוזרת ואומרת, זה מפתח בשביל החקירה האפידמיולוגית ובהקשר של מוטציות זה חשוב מאוד. הקראת משהו קצת שונה ממה שהוגש לנו. נכון, בטור ג' היה צריך להיות 2,500. זה כנראה טעות

"תיקון תקנה 37 7. בתקנה 37 לתקנות העיקריות, בפסקה (2) במקום "מפקח שמונה לפי סעיף 94 לחוק הטיס" יבוא "מפקח שהוא עובד המדינה שנתונות לו סמכויות פיקוח לפי כל

כשדנו בתקנות, אם יושב-ראש הוועדה זוכר, בחודש אוגוסט. בנוסח הראשון שהבאתם לאישור הוועדה ניתנו סמכויות פיקוח לכל גורמי הממשלה ולאחר מכן קיבלתם את ההערה שלנו וצמצמתם את זה רק

יש צורך בזה עכשיו?

האם היה מחקר מלווה על מה קרה במעבר בין השר לפיתוח אזורי לשר לשיתוף פעולה כלכלי? את לא חייבת לענות. אנעל את

המשמעות של התיקון שהצעתם עכשיו היא שזה לא רק פקחי רשות האוכלוסין, זה כל מפקח שהוא

אני רוצה להסב את תשומת הלב שמדובר ברשימה ארוכה מאוד. הפקחים של אופיר אקוניס או של שטייניץ. את כותבת "מפקח שהוא עובד

את אומרת לפרוטוקול שאם תצטרכו תשתמשו

הם ממשיכים לעסוק בזה. הייתה כוונה, בגלל עבירות נוסעים בתקנות האלה, להסמיך גם את בקרי הגבול. לתת גם לאנשים של אמנון שמואלי ולשושי ממשרד הבריאות.

אתה יודע גם את השמות. "חבל על

זו הערה במקום. תשלחי לי מייל ונתמודד עם זה.

אני היועץ המשפטי של רשות שדות התעופה. בבקשה, אדוני. אתה לא רוצה את התקנות?

בוודאי. מה שהעיר כאן אחד מחברי הכנסת בנוגע להפיכת נתב"ג לאי ירוק אנחנו ביקשנו את הבקשה הזאת והעלינו אותה בפני הוועדה מספר פעמים.

מחלים או שעבר בדיקה בשלושת הימים האחרונים. אנחנו חושבים שזה יכול לסייע ליצור מקום שיהיה בריא

ונכון יותר

הבנו. אני שומע הרבה חדשות. הפרשנים באולפנים שכחו שיום לפני כן הם התלוננו, וכעושים את מה שהם ביקשו הם שואלים למה

הדיון הזה,

לגבי הטיסות והכניסות והיציאות - - - תשתדלי לא לעצבן

תגידי הכול כי אני רוצה לעזור לך. אורי סירקיס עומד עם תת מקלע. את עופר מלכה אנחנו לא רוצים לעצבן. דווקא כאן אני רוצה להודות לו על המאמץ שעשה בשבוע שעבר למען אותה

לעניין הסטודנטים אני רואה שיש כאן שינויים ואני מברכת עליהם מאוד. אני מקווה שהכוונה בטיסות מיוחדות הייתי מצפה ורוצה מאוד שתוכנס המילה "סטודנטים" בתוך הטיסות

אני מוכן לקבל פנייה בנושא הזה. אני אומר: אם יתברר שחברות התעופה הישראליות מפקיעות מחירים אני מנענע בראשי והפרוטוקול לא יודע לכתוב מה עשיתי בראש, אבל כולם יודעים: כשאני משתולל אני משתולל.